שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה, הדיון השלישי שלנו היום הוא המשך, בצורה מסוימת, של הדיונים האחרים כי הוא עוסק הפעם בהקפאה של מערכת החינוך שהוקפאה ולא ברור מתי תחזור מחדש, ובצורך שוב להתחיל להיכנס לשגרת חיים בנוכחות הקורונה אל מול המדיניות

הנהלים האלה ברורים ואין שום בעיה כזאת. גם עם מסיכה ניתן לעבוד אבל במידה ואנחנו יוצרים ריחוק,

שהילדים ייראו גם את הבעות הפנים של המורה,

עדיף אבל זאת לא חובה. ניתן לעבוד גם עם מסכה, אין שום בעיה לעבוד עם מסיכה בתחום

על מה שאני מדבר זה

בכל זאת מדובר באדם עסוק, באדם שמטפל בעשרות צווים, אני לא מצפה שכל אחד יקבל התייחסות, אבל חד משמעית הוא אמר שזה אפשרי ושזה ישים. אולי כדאי שנשלב ידיים, יחד עם משרד החינוך ומשרד הבריאות, לאיזשהו שיח משותף כדי לקבל הנחיות ברורות איך כן לחזור

זה לא חוג קפוארה,

עובדים. אנחנו אמורים לחזור לפי המתווה כי אנחנו מוגדרים פנאי, אנחנו אמורים לחזור

אני רוצה לציין, ערב הקורונה התאמנו אצלי במרכז הפרטי,

1,300 ילדים, זה 1,300 משפחות, זה רבע מילדי הוד השרון בגילאי 3 עד

אני רוצה להגיד שאנחנו אנשי חינוך ואנחנו חלק בלתי נפרד וחלק אינטגראלי מצוות הגן וגם חלק בלתי נפרד מצוות בית הספר והצהרונים. אנחנו מקנים העשרה מקצועית בתחומים שאין לצוות הגן הכשרה אליהם,

הגיינית, הקפידו על כל הכללים,

אני חושבת שהם צריכים לחזור, זה חינוך לא פחות מאשר

מהקיץ אנחנו באינספור דיונים על סגירה של תוכניות חינוכיות, כל פעם זה משהו אחר, כל פעם זאת אוכלוסייה אחרת שנפגעת,

פעם זאת תוכנית היל"ה,

היום זה התל"ן. אנחנו מדברים פה על אי הוודאות כל

ברור שלטובת המדריכים והתעסוקה של אלפי אנשים שאנחנו שומעים,

תודה לך. לפני שאני פונה למשרדי הממשלה, אני מבקש את הזווית של השלטון המקומי. ענת כהן, בבקשה. שלום לכולם, אני ענת כהן ואני מנהלת את המחלקה לפיתוח חוויה חינוכית בעיריית

הדבר השני, אני רוצה להזכיר לך, שבסגר הראשון, לאורך הרבה זמן היה איסור על פעילות ספורט יחידנית הייתי אז יו"ר ועדת קורונה

אבל ברגע שהתגבשה איזה שהיא החלטה,

את יותר טובה מזה, תאמיני לי. להגיד, ככה החליטו - - - אפרת, זה לא הגיוני מה שאתם אומרים. זה לא אומר

רת שדווקא בה אפשר להקפיד על התו הסגול יותר מאשר כשהם עושים את זה לבד, זה דורש הסבר שהוא לא יכול להיות, טוב, נפתח את הכול וכולם יהיו

מודה לך, הכול בסדר גמור.

תשובה שנוגעת לסוגיית המסעדות. את יודעת מה, יש לנו עשר דקות, אתן לך את כל העשר דקות אבל אני

את התחלואה של אנשים שנמצאים בבתי אבות ולכן עשינו את הצעדים האלה.

להיום כ-20% מהאנשים שנפטרים מתחת לגיל 70 וזה לא בתי אבות.

60% מהחולים הקריטיים הם מתחת לגיל 70. זאת אומרת, אם נסתכל

אנחנו יכולים להגיע אליהם, אנחנו יכולים לבודד אותם,

עם יכולת לרשויות המקומיות לעשות פעולות ולתת להם את הכלים ואת

כמו שרעננה פתחה את הפארקים שלה לפעילות, אתם תדונו אתה והיא תראה לכם או תעמוד בקריטריונים שאתם תקבעו לפתוח גם את החוגים שלה. אם זה יתנהל בצורה הזאת, אני חושב שנוכל הרבה יותר מהר לצאת מתפיסת השכבות הזאת שחונקת. המטרה הרי משותפת לכולנו ואני מודה לך שהסברת את הדברים באופן מאוד ברור. תודה רבה. אני מסכם את הדיון, בעצם את שלושת הדיונים של היום. הסוגיה שהגענו אליה בסוף, עם שרון אלרעי, ואני שמח שהצלחנו להעלות אותה בסוף, היא הסוגיה המשמעותית. בסופו של דבר, בבחינה זהירה, אני חושב שכן אפשר להבין את האנשים שאחראיים ברמה המדינתית על המלחמה במחלה הזאת שהם באים ואומרים, המצב לא היה בשליטה, עדיין לא בשליטה ובשלב הזה מאוד קשה לנהל דיון פרטני. אני חושב שהגיע הזמן לדיון הפרטני הזה, הוא חייב להתקיים וחייב להסתכל על כל האספקטים של החיים בנוכחות הקורונה. בדיון הזה, אני מניח שאולי חלק מהתינוקות שנשפכו עם המים, אפשר יהיה להפעיל ספציפית.

אני מקווה שתקבלו טלפון מאפרת אפללו, ותוכלו לשבת אתה כי הנושא האחרון שהעלינו, הנושא של הפעילות החוץ ממוסדת, המפעילים החיצוניים, החוגים אחר הצוהריים, זה נושא קריטי, הן ברמה החינוכית והן ברמה של הפעלת המשק.

הישיבה ננעלה בשעה 13:09.